בוקר טוב לכולם. אחרי שסיימנו לאשר את תקנות הטיס, אנחנו עוברים לבקשה לדיון מחדש בתקנות מחלות בעלי חיים (דיג), התשפ"ב-2022. הוגשו מספר בקשות לדיון מחדש לגבי סעיפים 2, 4, 5, 9, 11 -12. אני מבקשת מחבר הכנסת אוסאמה סעדי לנמק את הבקשה שלו לדיון מחדש. תודה גברתי היושבת ראש. כמובן שאנחנו מברכים על הסדרת הנושא הזה של הדיג וענף הדיג שהוא ענף חשוב מאוד אבל הוא ענף במצוקה. לדייגים יש הרבה קשיים ובמיוחד אני מתייחס לדייגים הקטנים ולא לדייגים הגדולים, לחברות הגדולות עם ספינות. אני מדבר על דייגים קטנים עם סירות קטנות, עם חסקה, שיוצאים לים, דגים את הדיג היומי שלהם,

מוכרים אותו וזאת הפרנסה שלהם. אני יודע שיש להם המון בעיות. אנחנו מלווים את זה ואני הייתי במקומות השונים ואנחנו בקשר עם ארגוני הדייגים. יש למשל את האיסור לדוג בחודשי הרבייה כך שבחודשים האלה אין להם מה לעשות. ביקשנו כמה פעמים, גם משר החקלאות הקודם וגם משר החקלאות הנוכחי, למצוא פתרון. גם אנחנו מעוניינים ברבייה ואנחנו מעוניינים שהדגים יתרבו ושיתרבו כמה שיותר כי יש כאלה שעבורם הדג הוא האוכל הטוב ביותר ואני מאלה שאוהב את המאכלים האלה, כמו רבים אחרים. אנחנו הגשנו כאן רוויזיה. בעיקרון,

אנחנו תומכים בתקנות האלה אבל הרוויזיה מתייחסת בעיקר לסעיף 2(7) לגבי אחסון הדגים. על המעלות. על המעלות. גם אין לנו בעיה עם 4 המעלות. גם לדייגים אין בעיה עם 4 מעלות. דיברנו על זה ואנחנו באותו ראש. אנחנו רוצים לדאוג לבריאות של האזרחים ולדאוג לכך שהדגים יאוחסנו ויהיו במצב תזונתי מצוין, כדי שיגיעו לאזרח, לצרכן, במצב טוב. אבל אנחנו אומרים שהסירות הקטנות, החסקות, תמיד שמים את זה בקלקרים עם קרח. כל מה שאמרנו זה שצריך טרמומטר שימדוד 4 מעלות.

הם לא הולכים למספר ימים אלא הם הולכים,

חוזרים ומיד מאחסנים את זה בקירור. כל מה שאמרנו זה פשוט לשים את הטרמומטר ולמדוד את המעלות. אין מחלוקת שאין שמים קרח ודיברנו על כך. הם שמים קרח. יש הסכמה על כך אלא שצריך לוודא שזה 4 מעלות. מדובר בבריאות הציבור. אני אאפשר לדייגים לדבר. הם באו מרחוק. אני חייבת לומר שבדרך כלל זה לא קורה ברוויזיה, אבל חצי דקה. שמעתי אתכם בהרחבה בדיון הקודם, קראתי את כל ניירות העמדה שלכם, דיברנו על זה לעומק, שמענו את כל הצדדים והצבענו. ממש חצי דקה ותתייחס רק לנושא של הטרמומטר ותגיד היכן הקושי הגדול לשים טרמומטר ולראות שאלה 4 מעלות. אני אגיד לך מה הקושי. הדגים יוצאים מהים בשיא הקור, 15 מעלות. אם אני שם עליהם גם קרח לשעתיים, בחיים זה לא יגיע ל-4 מעלות אלא יגיע ל-10, יגיע ל-12 כי הדג יוצא מהמים עם 15 מעלות. דג חי יוצא מהמים, אלה 15 מעלות. מעבירים אותו לחנויות. יש לנו חנות של דגים, אבל 4 מעלות זה לחנויות ולא לדייגים אבל הם מעבירים את זה לדייגים. תודה רבה לך על ההבהרה. משרד החקלאות, רציתם להבהיר משהו בנושא הזה? כן. הלשכה המשפטית של משרד החקלאות. התקנה קובעת סטנדרט,

שהטמפרטורה אינה עולה על 4 מעלות צלזיוס, כך שאם הטמפרטורה נמוכה יותר, מן הסתם זה עומד בתקנה. לעניין הזמן שבו מודדים ולגבי סירות קטנות שמגיעות תוך זמן קצר אל החוף עם שלל הדיג. כמובן שיש כאן שיקול דעת. מדובר כאן בתקנה שקובעת סטנדרט שמאחוריו כאשר צריך לבצע את האכיפה, יש שיקול דעת לתובע בהתאם לראיות שמובאות בפניו לבחון. אבל לפני התובע. הפקח שיבוא לסירה, הוא יהיה בים והוא יגיד לו שהוא מודד ואלה 10 מעלות. זאת כאילו עבירה על התקנה. הם אומרים הם אנשי המקצוע וגם אתם אומרים שאם הם דגים,

גם אם שמים קרח, עד שהם יגיעו לחוף הטמפרטורה לא תרד ל-4 מעלות. במחסן, בחוף, יש להם את המקררים ובאמת הטמפרטורה היא 4 מעלות. אני לא רוצה תקנה שאחר כך להתווכח. כל המטרה שלהם, שלנו ושלכם היא לשמור על הבריאות. אין לנו בעיה. השאלה בפרק הזמן הזה שהם דגים עד שהם מגיעים לחוף, אני מבין והתובע צריך להפעיל שיקול דעת שפקח צריך לאכוף את התקנות האלה. זו הבעיה שלנו. השאלה איך אפשר לפתור את זה. אני אסביר. חשוב לומר שגם התובע מתבסס על הפקח, על אותה חקירה. הפקח הוא אדם שיש לו הכשרה וטרינרית, הכשרה שהיא בתחום המזון, ואם יש הסבר שהוא הסבר הגיוני שניתן על ידי הדייג, גם תואם את המצב בשטח,

עכשיו אני בדרך ולא מדובר כאן בשעות של דיג, כאשר שלל הדיג הזה נמצא אלא אפשר לראות את זה גם מהראיות בשטח, מה מצב הקרח יש דרכים מקצועיות לראות האם מה שאומר הדייג זה באמת תואם ואין מקום להפעיל את התקנה במקום שבו הדייג נותן הסבר הגיוני. מה שאמרת עכשיו, זה הסבר הגיוני לגמרי.

אולי היועצת המשפטית תעזור לנו כאן. אמרתי שגם הצבענו בעד התקנות האלה. נשמע את היועצת המשפטית. צריך לקרוא את התקנה כלשונה. שלל הדיג מוחזק בטמפרטורה שאינה עולה על 4 מעלות. לא שלל הדיג עצמו הוא בטמפרטורה של 4 מעלות. צריך להחזיק אותו בטמפרטורה של 4 מעלות. זו הדרישה. אני לא יודעת מבחינת היישום, אבל הדגים עצמם לא בהכרח יגיעו לטמפרטורה של 4 מעלות במהלך הדיג. לכן הם לא צריכים להיות מוטרדים מהנושא הזה כי זאת בדיוק התשובה. מה שחשוב מבחינת השמירה על בריאות הציבור זאת התחלה של פעולת קירור של הדגים, שזה למעשה מזון לבני אדם. גם כשאתה נמצא במפעל, במשחטה או בבית מטבחיים ואתה מכניס חלקי בשר למקרר, זה ברור שהחלקים האחרים של הבשר, לא אחרי דקה יגיעו לטמפרטורה הרצויה. החשיבות כאן היא התחלת פעולת הקירור על מנת למנוע קלקול של הדגים. בזה אנחנו מסכימים וגם הדייגים מסכימים. אני אומר שאם הם דגים את הדיג ושמים אותו בקלקר עם הקרח והקרח לא ב-4 מעלות אלא אפילו באפס מעלות, האם לא יאמרו שמודדים את הדג ויש 10 מעלות כי עכשיו הוא דג אותו?

אני אסביר. תסבירו את זה גם לפרוטוקול. הסבירו את זה במפורט. אם יש מקרה שפקח מגיע לדייג ויש לו קלקר כמו שצריך להיות אבל אין בו אפילו קוביית קרח אחת, זאת אומרת שאין לו אמצעי לקרר את הדגים. זה ברור. גם אני וגם הם לא נאמר את זה. אם יש קלקר ואין קרח, זה לא בסדר. גם הם יודעים שזה לא בסדר. אני מדבר על כך שהוא לקח קלקר ושם קרח, אבל הדג עצמו הוא טרי. במקרה הזה לא תהיה בעיה. הנושא מאוד מאוד ברור.

זאת בדיוק ההבהרה שביקשנו. זה מספק אתכם? כן. בהחלט. אם כן, השגנו את שלנו. מצוין. אני שמחה ומברכת. אתה רוצה למשוך את הרוויזיה?

לאור ההבהרות האלה,

4, 5, 9, 11 ו-12? את 5 אני מושך. את 2 משכת.

גם את 4 משכת.

5 נמשך.

9?

לאור ההבהרות האלה אנחנו מושכים את הבקשה לדיון מחדש ואנחנו מברכים על התקנות. תודה רבה חבר הכנסת סעדי. אם כך נותרה לנו הבהרה אחרונה בנוגע לנוסח תקנה 11 כפי שאושרה בוועדה. תקנה 11 קובעת את סמכות פקיד הדיג הראשי לבטל או להתלות רישיון של מי שהפר הוראה מתקנות אלה. תקנה 11, סמכות פקיד הדיג הראשי, סעיף קטן (ב). ניתנה סמכות לפקיד הדיג הראשי לבטל או להתלות את הרישיון של מי שהפר הוראה מהוראות התקנות ובלבד וחלה עליו חובה, על פקיד הדיג הראשי, לתת שימוע. הכוונה כאן הייתה שהשימוע יינתן גם בעת ביטול הרישיון וגם בעת התליית הרישיון. לכן אנחנו מבקשים אחרי "ביטול הרישיון" בסיפה להוסיף את המלים "או התלייתו", כדי שזה יובהר שזו הייתה הכוונה. ממש עניין של הבהרת נוסח.

הבהרת נוסח.

זאת רק הבהרה שזאת הייתה הכוונה. צריך להוסיף את זה לתקנה. אנחנו נוסיף את זה בנוסח, בתיקוני נוסח שהם בסמכות הייעוץ המשפטי.

לאור זה שהבקשה לדיון מחדש נמשכה, אין לנו הצבעות וסיימנו גם את הדיון הזה. תודה על ההבהרות ותודה לך חבר הכנסת אוסאמה סעדי. הישיבה ננעלה בשעה 12:02.